אני פותח את הדיון על איכות המזון בצה"ל. לפי סעיף 120(ב)2 לתקנון הכנסת הישיבה פתוחה. התכנסנו בעקבות תחקיר שהיה בטלוויזיה בערוץ 12,

מעבר מלוח מזון לתפריט משנה בעצם את כל שיטת חישוב עלויות המזון ואיך אנחנו מתרגמים את זה לרכש ביחידות צה"ל. הגדרנו את מנת החלבון ממנה של 100 גרם ל-150 גרם לחייל, זה רק לארוחת הצוהריים, לא כולל בוקר וערב בתוספות. התחלנו להפיץ ליחידות פוד טראק, בעיקר ליחידות לוחמות והכשרה כדי לאפשר להם גיוון נוסף במזון, אפרופו מה שאמרתי בפתיח על התחרות שיש לי עם הנוער ואיך שהוא מתגייס היום, ושיווק ישיר של מוצרי חלב. רכשנו מוצרי חשמל למטבחים קטנים, לאפשר להם בישול במוצב. לגבי לוחמות, אמ"ט לוחמות יצר לוח חדש, לוח סיגל, לוח מזון שהוא ייעודי ללוחמות, מותאם לצרכים שלהם. תיקוף ההכשרות שלנו, אמ"ט כוח אדם חובה שתכף אראה. מהפכה במטבח, מה התוכנית ומה קורה היום בפועל. עברנו מלוח לתפריט. ב-2022 זה יקבל ווליום של כוח אדם. אנחנו לקראת סגירה סופית של נגד לכל מוצב. היום ב-40 מוצבים של צה"ל מי שמבשל זה טבח חייל חובה. תחשבו על סיטואציה שכל אחד מאתנו מארח בשבת 100 איש, זה אירוע שלא נתפס במספרים. התוכנית אושרה על ידי סגן הרמטכ"ל והיא אמורה להתממש בינואר 2022. אם היו לי חיילים שעושים תורנות מטבח הייתי מבשלת גם ל-200 איש. הבעיה זה לא הבישול, אלא מי מנקה, קוצץ,

גם הבישול עצמו. אנחנו הולכים למהלך של נגד לכל מוצב. תוכניות תמרוץ ותגמול להשאיר את האנשים האלה אתנו גם בראי של התפתחות קדימה לתפקידים של מנהלי מטבח ומנהלי מטבח ענק. הכשרות, אנחנו מכשירים את הנגדים שלנו במכללת רימונים, מגיעים עד לסוג 5 שף. נגד מגיע לתעודת שף. כשהוא מתחיל תפקיד מנהל מטבח גדוד הוא כבר עם תעודת שף, מתחיל עם סוג 1 ומתפתח אתו. הרחבנו את מאגר צוותי המילואים כתוצאה מהקורונה. יש לנו קרוב ל-200 אנשי מילואים שהם שפים ויכולים לחזק יחידות בפעילות השוטפת. מערכת מנ"ה 2, מערכת ניהול המטבח, מערכת חדשה שאמורה להיכנס ב-2022. היום קיימת מערכת מנ"ה, המערכת החדשה אמורה להקל על שיטת הניהול והזמנת המזון של נגדי המטבח. הגדרנו תו תקן למוצב, זה אומר מה המיכון המטבחי שיש שם, איזה שיפוץ יעבור חדר האוכל במסגרת פרויקט מגש של כסף ומה כוח האדם שאמור להיות שם. בקרה למיקור חוץ ודברתי על שרשרת האספקה. אנחנו חייבים לעצור פה. 40 דקות של מצגת, אנחנו חייבים לעצור, לאפשר שאלות ואז תענו על השאלות. הכול זה יופי, אבל בסוף זה יפה מלמעלה ולא מגיע לשטח. לנו יש טענות על מה שקורה בשטח. אז להמשיך להציג לנו כמה הכול נפלא ונהדר וכשנגיע לעשר הדקות האחרונות של השאלות לא תספיקו לענות,

אני מתנצלת אבל הבטן שלי מתהפכת מהנושא, תרתי משמע. גילוי נאות, החיילים שלי כבר לא בצבא ולכן אני מרגישה חופשי לדבר, הם שניהם היו לוחמים מחילות שונים, כך שראיתי דברים שונים. יותר מזה, אני בגיל שכל החברים שלי עם ילדים בצבא, מכירה את הגיל הזה רוחבית. אני רוצה לומר כמה דברים, אין לי ספק שכל מה שאתה מראה הוא נכון. אין לי ספק גם שאין באמת מחסור במזון בצבא, או לפחות בפרודוקטים. אבל בסוף החיילים רעבים. אם החייל שלי יורד 5 קילו בחודשיים וחיילות אומרות איזה כיף, ירדתי 5 קילו, אבל זה לא המצב, בטח לא ללוחם. אם הוא מעדיף את הירידה לשטח כי אז מקבלים מנות קרב ויהיה לוף בקופסה כי בבסיסי אין מה לאכול,

אני שמה רגע את הקורונה בצד כי זה היה מחדל שאדבר עליו כי צריך ללמוד ממנו הלאה, לא לעולם חוסן ואנחנו לא יודעים מה יקרה עם הקורונה. יש הגבלות כמו להגיד ללוחם בצוהריים תאכל שניצל אחד,

אבל להגיד לו שבארוחת ערב הוא יקבל ביצה קוטג' ופתיתים, זו לא ארוחת ערב ללוחם. זה אפילו לא משביע אותי. אני צריכה להיות בכנסת עד 02:00 לפנות בוקר, לא ישביע אותי לאכול בארוחת הערב ביצים ביצה וקוטג'. זה גם לא בריא יותר מידי. יש בעייתיות עם האוכל הבריא, אבל חלק גדול מהעניין

חוסר התנהלות על גבול חוסר מנהל תקין. אם המחסנים מלאים אוכל, אבל זה לא מגיע ליחידה, יש פה בעיה. לאן הולך האוכל הזה? הרי אותו רס"ר נגד שאחראי על האוכל צריך להוציא את האוכל. מה יעזור לו שבמחסן יהיו לו טונה, לחם ופסטות? יש פער בין המחסנים שמלאים אוכל וראיתי את זה בעיניים שלי, לעומת מה שמגיע לשטח. בעיני יש פה בעיתיות במנהל תקין. אם חיילים בספינות, שמבשלים לבד את האוכל שלהם, לא מגיע להם מספיק מזון, אם חיילים קרביים בשטח צריכים להזמין לשבטה מבאר שבע משלוחים, שרק המשלוח עולה 300 שקלים, ואם המפקדים שלהם שרואים שהם רעבים אוספים כסף מהחיילים כדי לעשות ערבי יחידה כדי שיהיה להם מה לאכול, יש פה בעיה. כל התוכניות האלה נפלאות, אם זה לא יורד בסופו של דבר לחייל בשטח, אנחנו בבעיה קשה מאוד. יש גם הבדלים, זה ידוע עוד מהימים שאני הייתי חיילת, אם אתה אוכל בבסיסי חיל אוויר, או בבסיס חיל הים או אוכל בחיל היבשה עם הלוחמים הירוקים, יש הבדל שמים וארץ.

למה בחיל האוויר בקורס טיס יש אוכל יחסית משובח לעומת תותחן בשטח שאוכל אוכל,

לא ראוי למאכל. למה יש את הפער הזה? אני שואלת אמיתי. יש הבדל בטבחים? הבדל ברכש? לגבי הקורונה, בזמן שבבני ברק חיילים של צה"ל חילקו, וטוב שכך, קרטונים עם מזון לאנשים, בצה"ל היה מחדל קולוסאלי בכל מה שקשור למזון. מטבחים לא היו פתוחים. חיילים אכלו בשטח ולא היה מספיק אוכל תשובה לשטח. המטבחים היו סגורים, הם אכלו בחוץ כי אסור היה לאכול בפנים. מי שהכניסו לבידוד, שכחו להביא לו מזון. אני יכולה להביא אסמכתאות לכל מה שאני אומרת.

שכחו אותם וחיילים לא קבלו אוכל. אני מזכירה שזו תקופה שאסור היה להורים לנסוע לחיילים, אסור היה לנו להביא אוכל בגלל קורונה ולא היה אוכל, עד שלא זעקנו, התקשורת לא התעניינה, לא הביאו להם ובסוף אני לא רוצה להגיד לכם מה הביאו להם. יותר מזה, חיילים שהיו בשטח מראשון עד רביעי, הגיעו יום רביעי לבסיס בערב, אומר להם רס"ר המטבח,

לא בניתי עליכם, המטבח סגור אין לי אוכל בשבילכם. אלה סיפורים אמיתיים שקרו ושמעתי לא מהחייל שלי, אלא מהרבה מקומות. היו סיפורים קשים בתקופת הקורונה. אני שמה את זה בצד כי צריך להיערך לזה כי זה יכול לקרות שוב. אני מדברת על השגרה ובשגרה אנחנו שומעים שוב ושוב שחיילים רעבים. אתה יכול להגיד שחיילים מפונקים, נכון, אולי החיילים מפונקים יותר ממה שאנחנו היינו,

זה סוג של נוסטלגיה שאנחנו משכנעים את עצמנו, שאנחנו היינו פחות מפונקים. ברור שהינו פחות מפונקים. גם אתי בקורס קצינות היו מפונקות שלא נכנסו לחדר האוכל ואכלו כל הזמן בשקם. אנחנו מכירים גם את הסיפור עם השקם ועם הטוסטים. אני לא בטוחה שהם יותר מפונקים. אני רואה את הקרביים ואני חושבת שהם לא יותר מפונקים. אני אומרת חד משמעית, לא יכול להיות שחיילים בכלל ובטח ובטח קרביים מסתובבים רעבים. ההוכחה לזה היא שהם יורדים במשקל. אם היית אומר שהם רעבים כי הם מפונקים ולא רוצים לאכול, אבל יורדים במשקל באופן כזה שפוגע בכשירות של החיילים לבצע את הפעילות שלהם, אז זו כבר בעיה לא של ההורה שמרגיש שהילד שלו מסכן אלא זו בעיה של הצבא. שני דברים, אנחנו ממשיכים לקבל תלונות. עיר הבה"דים מקבלת הרבה תלונות של הורים וחיילים. זה לא היה חייל אחד עם תולעים, אני ממשיכה לקבל את זה גם בשבוע האחרון ואני ממליצה לבדוק את זה. תולעים, ג'וקים וחולדות, זה דבר אחד. רמת האוכל ואיכות האוכל. אני מכירה את איכות המזון, להבדיל ממה שאמרה חברתי מיכל רוזין אני יודעת שזו לא איזו החלטה,

מדובר על בריאות יושבים על זה ובודקים איזה לוח מזון מתאים לכל כשירות. אבל אני חושבת שיש יש בעיה של מפקדים בשטח. אם אני מגיעה למילואים באוגדת עזה, אחרי שאני בניתי את הבסיס ומגלה שחדר אוכל בכירים מגודר סגור ואטום ולא יושבים עם החיילים, אם המפקדים יושבים אתם, הם רואים. כי חייל שיוצא רעב, המפקדים צריכים לראות את זה. חייל שמבקש שני שניצלים ואומרים לו שיש רק אחד, ראיתי את זה, אז זה לא בסדר. כולל במילואים האחרונים שהייתי, ביקשו עוד ואומרים שיש רק אחד ואי אפשר עוד. זה לא תקין ולא צריך להיות. במקביל, כשאני נכנסת לקבוצות של הורים לחיילים וחיילות בפייסבוק, גם מאוד אהבתי לראות את האפליקציה שנקראת פניות הורים וחיילים, מקלידים לאפליקציה את הבעיה ומקבלים תשובה. השאלה כמה מכירים את האפליקציה הזאת. אני מכירה אותה כי אני במודעות. שווה לשווק את האפליקציה. גם ההורים כותבים בקבוצה שהמענה הוא מידי שזה יפה מאוד. דבר אחרון בהקשר הזה, יש בעיה ביציאה לשטח. מפעילות האמר מתלוננות שאין להם מספיק אוכל. אני אספר שהבן האמצעי שלי כבר השתחרר אבל הקטן חייל. אחד הדברים שאני זוכרת מהחייל האמצעי שלי שהיה באגוז כשעזרתי לו לארוז שאלתי איך יהיה השבוע הבא, הוא ענה שהולך להיות שבוע חרא כי זה הטבח שלא משקיע בהם. חוזרים מתרגיל או ממבצע ויש טבח אחד שמשקיע ועושה פריסות וטבח שני שם את המים ואפילו לא מחמם והלחם זרוק בשקית עם גבינה ישנה. לכן עיקר הבעיה כאן היא לא בתפיסה אלא בביקורות. לדעתי הביקורות צריכות להיעשות מבחוץ, סליחה יקירי מהצבא. לדעתי משרד הבריאות או גוף חיצוני אחר יבוא ויעשה בדיקות באופן סדור ולא רק הצבא יבקר את עצמו. לא שאני חושבת שאתם לא מבקרים, אבל זו המנטליות, כמפקדת יחידה ידעתי מתי באים לעשות לי ביקורת פתע. כשיבוא גוף מבחוץ אני מקווה שזה לא יקרה. האפליקציה מאוד חשובה וכדאי שתראו גם את הדוחות המ.מ.מ. שפורסמו, 82% מהחיילים קונים אוכל בכספם, 55% אומרים שהאוכל לא טעים, 19% לא שבעים ו-18% אומרים שהאוכל לא נקי. 18% זה הרבה. חייבים לתת מענה

אני מרגיש קצת לא בנוח שהבן שלי לא מספר לי שום דבר. נראה לי שיותר נכון להציג לנו סקרי שביעות רצון שאני מניח שהצבא בודק את עצמו. כוועדה זה הרבה יותר מקצועי להתרשם מנתונים כאלה. המצגת יפה אבל הרי בסוף זה צבא, אם אתה לא מדבר עם מפקדים, חופר עם חיילים, זו הדרך שלנו להתרשם. זה נכון לגבי זה, גם לגבי רפואה ואולי גם לגבי תחומים אחרים. אין ספק שיש דברים שהם כנראה בתרבות הארגונית, זה שאתה מגיע למפקדה ורואה שהאוכל שם דליקטס ואתה כלוחם אוכל פחות טוב זה יוצר תסכול. אני לא מחדש פה כמו שאני לא מחדש שארוחת שבת בבוקר כנראה דפוקה גם היום, כמו שהייתה דפוקה לפני 20 שנה. את זה דווקא הבן שלי כן סיפר לי. זו נקודה שאם מישהו יצליח לשנות את זה, שיחק אותה. לדעתי, מלבד ההיבט הבריאותי, זו אמירה ערכית. אנחנו צריכים לוודא שללוחמים מגיע יותר, זה משהו שחייב להיות ברור. כשאנחנו מדברים על מוטיבציה, על חשיבות השירות הקרבי עם כל המציאות המורכבת, צריכה להיות אמירה ערכית שאנחנו ללוחמים נותנים יותר. אני די ותיק בוועדות פה, יש לי קילומטראז' גם כמזכיר צבאי ואני רוצה לומר לכם שזה עולם מורכב מאוד. כמעט לא היינו צריכים לעשות הכנה, אני עוסק במזון כל שבוע.

אני. יש לי שני חיילים בצבא ואני שומע את כל הסיפורים, יום שבת על המרפסת אני שומע את הדברים, גם על כמות הטחינה. אני עושה הפרדה, אני מתייחס בכובד ראש לכל האירועים. אני מנטר את הרשת, אין היום תמונה, הערה או פוסט שעולה וזה לא מגיע אלי, כי אנחנו רוצים לדעת את זה.

אנחנו נשתפר, נהפוך את זה לווטסאפ ואז יהיה לנו יותר קל. אני רוצה לומר שכל פניה נסגר מעגל עם מנהל המטבח. אם זה חיל שלא קיבל אוכל,

יש כ-15 פניות ביום. אמרו לי שאנחנו מיושנים, שזה בטלפון וצריך להתקשר, חיילים לא אוהבים להתקשר אלא אוהבים לשלוח הודעה. אני רוצה לעשות הפרדה בין האירועים הפרטניים, חייל רעב זה מונח שלא נתפס בעיני. בעולם הפמיניסטי אומרים האישי הוא פוליטי והפוליטי הוא אישי. הבאתי את הדוגמאות כדי להבהיר את המצב. אני לא חושבת שלהגיד שזו דוגמה פרטנית זה לא - - - עוד לא אמרתי כלום. אני יכול לתת לך עוד מאה דוגמאות אחרות על כל דבר. כשמאכילים - - - איש ביום, מספיק 10 חיילים שלא אכלו טוב או שהם רעבים וזה עושה את זה. מבחינתי זה לא מקובל שחיילים רעבים. העולם הזה מורכב. בעולם הפרודוקטים, אני מסכים אתך, אין חוסר בצה"ל. אני קונה יותר טוב ממה שמגיע היום לבתי מלון. עולם כוח האדם מורכב מאוד. אני רוצה להתחבר פה לאמירה של היושב-ראש מיקור חוץ זו שיטה. גם אם עכשיו נבטל את כל מיקור החוץ, הסיכוי להביא כוח אדם איכותי בעולם המטבח במדינת ישראל שואף לאפס,

כשצה"ל ירד לנגב זה יהיה אירוע מאתגר, לא רק בהסעות. גם בעידן כל תוכניות המסטר שף? חד משמעית. 8200, שאנחנו יודעים כמה הם חשובים, אנשים במרכז עברו לקייטרינג ולהשיג חברה רצינית במרכז שיכולה להכיל את כל האנשים זה מאוד מורכב. שלוש פעמים החלפנו חברה, כולל ביטול של חברה. כל עניין כוח האדם מאוד מורכב. הנגד במוצב הוא קריטי. רק עכשיו ביקרתי בצוללות ובסטילים, אוכלים מעולה שם. הערה, היום בחיל האוויר אוכלים פחות טוב. באמירה מוחלטת של שביעות הרצון שלהם הם אוכלים פחות טוב. בצוללת זה מטבח בגודל תא, יש טבח אחד שמבשל, מנקה ומסדר את הכול וזה מעולה. ניסינו להראות את התהליך הכולל ומה אנחנו עושים, אין לי בעיה להגיע ולהראות את הסקרים, אנחנו פתוחים לזה בצורה מלאה. הרכב התפריט מוכוון על ידי דיאטנית. היא אומרת לנו איך מה וכמה. החלטה לעלות ב-30% את היקף החלבון היא לא במנת הבשר, היא גם במנת הבשר, אבל לאורך כל היום מעדני החלבון זה לא רק בפרסומות, זה מה שיש היום בשטח, זה הולך ללוחמים. הלוחמים מקבלים בדיפרנציאליות, התפריט שנראה פה הוא תפריט לחימה ותפריט העורפיים נראה אחר לגמרי. הוא הרבה יותר נמוך, יותר קטן ופחות ארוחות. התכוונתי גם לאלמנטים מפנקים לא רק לבריאותיים. גם למפנקים. מילקי הולך רק ללחימה, לא תמצא אותו בבסיס חיל האוויר ולא בקריה, כי זו החלטה. מול הכסף הכולל, מה שיש לי, וצה"ל משקיע הרבה כסף, בסוף אני עושה את זה ברכש, איזה מוצרים מגיעים. מעדני החלבון לא מגיעים לקריה,

הקורונה הייתה אירוע מאוד משמעותי. עיקר ההדבקה בקורונה היה בתוך חדר האוכל. זו הייתה פקודה שלי לצאת החוצה. לא אוכלים בחדרי האוכל. אפשר לשלוח לנו את לוחות המזון?

אנסה לסכם, המצב הוא לא טוב מאוד, אבל גם לא רע. אנחנו משקיעים זמן רב, משאבים רבים, זה עולה על שולחנו של המטה הכללי כל פעם מחדש. אם יש לי שקל אחד לאט"ל, אני שם במזון

לשפר את השטח ואת הקצה. הפודטראקים זה מה שהם רוצים.

אנחנו מביאים היום מנות המבורגרים לשטח עם פודטראק, הדיאטנית רוצה להרוג אותי, אומרת שזה לא מקובל, באותו יום יש שביעות רצון 100. צריך לדעת לאזן בין הדברים. אני לא אומר שפעם היינו חברה דומה במרכיבים אחרים, יש פה קשב רב, יש עיסוק רב, יש כוח אדם שאני מקווה שנגיע לנגד בכל מטבח וזה יראה אחרת. חייל בן 19 שנפל מלחימה וירד להיות טבח, ככה יראה המזון. שם אני מצפה מהמפקד לשבת לו על הראש. זה כולל אישור של הרמטכ"ל שיהיה נגד בכל מטבח קצה כדי שזה יראה אחרת. זה אתגר מאוד גדול, אם תרצו נבוא להראות, זה לא במרחק של חודשיים, תביאו אותנו בעוד חצי שנה ונראה איפה זה התפתח ולאן זה הגיע. יש המון רצון טוב ועם זאת מורכבות מאוד גדולה. מתוך - - - , אם כמה מספר אנשים אוכלים לא טוב, זה עושה לנו נזק ורעש, אני לא מקבל עכברים במטבח ולא ציפורים וזה קורה. תודה רבה. תודה רבה שבאתם. אין לי שום ספק שצה"ל רוצה שהחיילים שלו יהיו בריאים ושבעים מבחינת המזון, אבל המציאות בשטח כרגע כנראה דרושה שיפור. אני משוכנע ביכולות של צה"ל לעשות את השיפור הזה. אנחנו כחברי כנסת מן הסתם מקבלים את הפניות האלה, זה הטריגר לדיון יחד עם התחקיר שהיה בערוץ 12. הבקשה שלנו מכם שתידרשו לעניין הזה, בסוף כולם רוצים את החיילים שלנו בריאים ושבעים, בעיקר את הלוחמים אבל לא רק, יש גם חיילים אחרים שצריכים להיות בריאים ושבעים. מקווה שזה ישתפר. נעקוב אחרי זה. תודה רבה לכם שבאתם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:00.